אני מתכבד לפתוח את ישיבתה של ועדת הכנסת, היום יום שני, כ"ב בחשון התשפ"א, 9 בנובמבר 2020. על סדר-היום כמה נושאים, אך נתחיל בראשון: דיון בהצעת חוק לביטול עדכון שכר חברי הכנסת בשנת 2021 (הוראת שעה), התשפ"א 2020. הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת כהכנה לקריאה ראשונה. אנחנו ניצבים בתקופה - - דרמטית. - - קשה ומורכבת, שבה החברה הישראלית מתמודדת עם משבר בריאותי בראש ובראשונה, שמשליך גם על משבר כלכלי קשה עם הרבה מאוד אנשים שאיבדו את מקום עבודתם, אנשים שיצאו לחופשה כפויה ללא תשלום. ובעידן כזה שבו הכלכלה הישראלית והמשק הישראלי נמצא במיתון וכמעט בהקפאה,

שכולנו ערים לו, אבל כמובן שמשליך גם על עוד דברים, יש לו אדוות רבות בחברה הישראלית, והוא גם משליך בסופו של יום על דברים שאולי ביום רגיל לא היינו חושבים עליהם. אבל זה כמובן משליך גם על דברים כאלה כמו שכר חברי הכנסת. מכיוון שבתקופה כזאת, כשיש כמות גדולה של מובטלים, ויש כמות גדולה של אנשים שיצאו לחופשה ללא תשלום, והם בדרך כלל בעלי שכר לא מאוד גבוה, נוצר מצב מעוות במשק שבו השכר הממוצע במשק יכול להיקבע, וכנראה ייקבע כשכר ממוצע מאוד מאוד גבוה, דבר שמשקף עיוות מסוים, שיקוף מעוות של המציאות, והדבר הזה משליך על שכר חברי הכנסת ונושאי משרה אחרים. לאור המצב הזה קיימת אפשרות שבחודש ינואר 2021 יתעדכנו שכרם של חברי הכנסת, נשיא המדינה, שרי הממשלה,

דיינים, וכל מי שמוצמד לאותם נושאי משרה, בסכומים ניכרים, דבר שברור שהוא לא סביר ולא ראוי בתקופה שכזאת, דבר שצריך לראות איך מונעים אותו, ולשם כך התכנסנו. ראינו גם ששר האוצר לפני כחודשיים הודיע על כך שהוא מבקש להקפיא את שכרם של נושאי המשרה ולקצץ משכרם, עד היום הדבר לא בא לכדי ביטוי ומימוש

הדבר נמצא עדיין בדיונים בתוך הממשלה, ולכן חשבנו שיהיה נכון שהכנסת תיזום בכל הנוגע לפחות לחברי הכנסת, ותכף נדבר על נושאי משרה אחרים, את הקפאת השכר, ובכל מקרה לבטל את העדכון שמתוכנן בשנת 2021. אני כמובן חושב שגם שכרם של נושאי משרה אחרים שאינם חברי כנסת, כפי שציינתי, נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים, שופטים, על כל שדרת השיפוט - - - ראש הממשלה 35 שקלים לשעה איך אתה רוצה להקפיא? שופטים בבתי דין לענייני עבודה, דיינים,

וכל מי שמוצמד לאותם נבחרי ציבור ונושאי משרה, שגם הם מוצמדים אל השכר הממוצע במשק, גם שכרם יוקפא. לנו כוועדת כנסת יש סמכות לדון אך ורק בשכר חברי הכנסת. למה רק חברי כנסת? למליאת הכנסת אין סמכות לדון

לוועדת הכנסת מותר לדון אך ורק בנושאים שחלים על חברי הכנסת. מליאת הכנסת יכולה לדון בהכול, אבל מי שרשאי להביא משהו לוועדת המליאה זו הוועדה, והוועדה יכולה לדון רק בשכר חברי הכנסת. מי שרשאי לדון בשכרם של נושאי המשרה האחרים שמניתי זו ועדת הכספים של הכנסת, היא אחראית עליהם. מכיוון ששוחחתי עם יושב-ראש ועדת הכספים, ויש בכוונתו להוביל את אותו מהלך בדיוק בוועדת הכספים לאותם נושאי משרה אחרים, אנחנו דנים היום אך ורק בשכרם של חברי הכנסת מתוך הבנה וידיעה שבמקביל ייערך דיון בוועדת הכספים בתקופת העברת החוק כדי להקפיא את שכרם של נושאי המשרה האחרים. עד כאן דבריי. נתחיל בדיון.

כן. במצב דברים רגיל לא היינו צריכים להגיע לכדי חקיקה ראשית, יכולנו אנחנו כוועדת הכנסת לקבוע ששכר חברי הכנסת בהחלטה אחת של הוועדה יוקפא שנה הבאה. העניין הוא שעל פי החוק אנחנו חייבים להיוועץ עם הוועדה הציבורית לשכר ותנאי חברי הכנסת, שטרם הוקמה. להזכירכם, דנו בזה לא מזמן.

מכיוון שהוועדה עוד לא הוקמה אין בסמכותנו לקבל את ההחלטה הזאת בהחלטת ועדה אלא רק בהליך של חקיקה. למה אתה לא מקים את הוועדה היום ונגמור עם זה? כפי שאמרתי גם בזמנו בהצעת החוק, לא פשוט להקים את הוועדה. לא מצאת מספיק פרופ'. לא מצאנו מספיק אנשים, וקיבלנו גם כמה הצעות, ואנחנו בוחנים אותן, ובאמת מקיימים שיח. גם אנשים שפנינו אליהם לא כולם רוצים. זה מורכב, לא כולם ששים להיות. תראו איזה עליהום יש עכשיו סביב נושא השכר, וזה קיים כל שנה.

זה לא קשור לוועדת השרים לענייני חקיקה שלא מתכנסת? מה שאנחנו דנים כרגע לא. יש הצעת חוק של קרעי. לכן אנחנו נמצאים עכשיו במצב שההצעה - - - יש הצעת חוק ממשלתית לא של קרעי ולא של אף אחד. לכן אנחנו נמצאים בהצעת חוק מטעם הוועדה שתאפשר לנו לסיים את הדבר הזה ולהקפיא את השכר. גם אני חתום על הצעת חוק של שלמה קרעי שמדבר על שינוי המנגנון. זה שינוי הרבה יותר מהותי, ואני מניח שחבר הכנסת קרעי יציג אותו. יש לי גם עמדה בנושא הזה, אבל נשמע כל אחד לפי התור. ולכן נפתח עם ראשון המבקשים, חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, אדוני.

רגע, אולי קודם כול נקרא את ההצעה ואז נתייחס,

מונחת בפניכם טיוטה של הצעת חוק שמוצע שהיא תהיה הצעת חוק מטעם הוועדה,

ישר לקריאה ראשונה. יש בהתחלה הגדרות של "השכר הממוצע", שזה השכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי שמתעדכן פעם בשנה בתחילת כל שנה. חברי הכנסת שעליהם מדברת ההצעה אלו בעצם כל חברי הכנסת שאינם שרים וסגני שרים. הפירוט כאן הוא בגלל שככה זה כתוב היום בהחלטות, כי אלו נושאי משרה יש חברי כנסת שיש להם שכר שונה.

זה יו"ר הכנסת, ראש האופוזיציה, סגני יו"ר הכנסת, יושבי-ראש הוועדות, ויתר חברי הכנסת שאינם שרים וסגני שרים, כל חברי הכנסת. ואז הסעיף האופרטיבי העיקרי אומר כך: "על אף האמור בכל דין, בשנת 2021 לא יעודכן שכרם של חברי הכנסת לפי השינוי בשכר הממוצע.", זאת אומרת, הקפאה. סעיף 3 אומר מה יקרה בינואר 2022, הוא אומר כך: "לצורך חישוב עדכון שכרם של חברי הכנסת ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022), יובא בחשבון השכר הממוצע האחרון שפורסם בשנת 2020, במקום השכר הממוצע האחרון שפורסם בשנת 2021". אני אגיד על זה רק מילה כי זה טיפה מסורבל. בתחילת ינואר 2022 לכאורה חשב הכנסת אמור היה לחשב את השכר הממוצע, ללכת שנה אחת אחורה ולראות כמה הוא השתנה מינואר 2021 לינואר 2022. מה שמוצע כאן, שהוא ילך שנתיים אחורה.

בינואר 2022 הוא ייקח את השכר הממוצע שהשתנה מינואר 2020, בכל שנת 2020, ובכל שנת 2021, כי המחשבה היא שהקפיצה הגדולה בשכר הממוצע שצפויה השנה, כפי שהסביר יו"ר הוועדה, אמורה לפי הצפי להתמתן מאוד בשנת 2021, בתקווה שאנשים יחזרו לשוק העבודה. גם אם המשבר יימשך איזושהי תקופה ואנשים עדיין יישארו מחוץ לשוק העבודה עדיין לא תהיה את אותה קפיצה של אנשים שיעזבו את השוק, ולכן המחשבה היא שלאורך שנתיים הסכום יתאזן ולא תהיה חריגה. בסעיף 4 הביצוע, "יו"ר הכנסת ממונה על ביצוע הוראות חוק זה." תודה. בואו נתחיל בדיון. בבקשה, חבר הכנסת שטרן.

כמובן שאני לא מניח שיהיה חבר כנסת אחד שיתנגד להצעה הזאת, ואני חושב שהדבר בעיקר מעיד על, סליחה שאני אגיד, על הפופוליזם שלנו. לא היינו צריכים את הקורונה בשביל לדעת שהמנגנון הזה שקיים, שאנחנו חלק ממנו גם אם אנחנו מאשרים אותו. אני לא חבר כנסת מהוותיקים אבל אני כבר יושב פה כמה דיונים, כולל עם הוועדה, ואני לפחות מרגיש כבר שנים לא נוח עם זה שאנחנו חלק מתהליך קביעת השכר של עצמנו.

להבין, אנחנו לא חלק. גם אישור זה חלק. אתה יכול לאשר, אתה יכול לא לאשר, כבר פה בוועדה, רק שתדע, גם קיבלנו החלטות על קיזוז 1%, כבר היו דברים כאלה. נכון, בעבר, לא - - - בעבר. נכון, אני מדבר במקום הזה, בוועדה הזאת.

דרך אגב, אני רוצה אולי לבשר על מה שלא יודעים, שגם ב-2009 כבר נתקבלו החלטות להקפיא שכר נוכח כל מיני אתגרים מבחוץ. אנחנו ביש עתיד הגשנו כמה פעמים הצעה להוציא את ההחלטה הזאת מאיתנו, והממשלה הזאת באמצעות המנגנון האוטומטי שהיה לה פה בוועדה, ויש לה גם היום, התנגדה להצעה הזאת, אולי רק בגלל שיאיר לפיד הציע את זה, וזה היה לא נוח. ולכן אני חושב שחל על זה מה שאמר החכם באדם "מעוות לא יוכל לתקון". זאת אומרת שאם אנחנו רוצים שכל פעם איזה חבר כנסת יעשה פה סיבוב על דעת הקהל דרך אמצעי תקשורת ויגיד: הנה, אני מקצץ אנחנו דרך אגב ביש עתיד קיבלנו אז החלטה, אני יודע שגם בכחול לבן קיבלו, ייאמר, אבל אנחנו עוד הרבה קודם מקצצים את התוספות האלה מאיתנו, תורמים אותם. יש עוד הרבה חברי כנסת שעושים את זה. מאה אחוז, נכון, טלי, יש עוד הרבה חברי כנסת. דרך אגב, כל אחד בדרך שלו. יש מי שעושה את זה, מודיע לחברים בכנסת, ויש מי שאומר: אני לא רוצה שהכסף ילך למה שהממשלה הזאת נותנת לכל הכספים הקואליציוניים, אז אני רוצה לבחור לאן אני - - תורם. - - תורם את זה. ואנחנו תורמים, ושיבדקו אותנו מי רוצה לבדוק כמה אנחנו תורמים. אני תורם יותר מאשר התוספת הזאת, ולא רק אני כמובן. אני חושב שהדברים חלים כאן על עוד חברי כנסת, בטח אצלנו. אדוני יושב-ראש הוועדה, אני חושב שנפלה לידינו הזדמנות, וההזדמנות הזאת אחת, זה להגיד: אוקיי, אנחנו מקבלים את החוק הזה, ובוא נקפיא את השכר שלנו, נוותר על התוספת של 2021 בגלל שהנסיבות באמת חריגות, בגלל האבטלה הקשה הזאת של המשק יוצא שהפער בינינו לבין האדם הפשוט העובד הולך לגדול הרבה יותר, והדעת לא סובלת את זה. עצם התיקונים האלה שכל פעם אנחנו מתכנסים וכל פעם שר האוצר או חבר כנסת עושה סיבוב ואומר: הנה, אני מקצץ את שלי. תעזבו אותנו מזה, יש לנו עבודה יותר רצינית לעשות חוץ מלהגיד כל פעם: הנה,

כל העולם יראה, אנחנו מוותרים על השכר. מה שצריך להיות בתוך זה עכשיו זאת הוצאה של חברי הכנסת מאיזושהי השפעה על השכר שלנו. ואני מציע, אני אומר כבר עכשיו, אגיש את זה בתור הסתייגות לתוך החוק הזה, שינקו אותנו מהמחשבה, מחוסר הנעימות הזאת. באמת, אתה מסתובב בעם, אתה עכשיו רואה את האבטלה הזאת, את האנשים שבאמת אין להם אוכל להביא הביתה. אבל אני אומר שגם בזמנים יותר טובים אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות חלק מהמנגנון שקובע את השכר שלנו. ומשפט אחרון, עצם זה שכל פעם אתה או מקפיא את זה או מוותר על 1% כזה או מקפיא כמו עכשיו לשנה אחת זה אומר שיש בעיה במנגנון הזה.

רק הייתי מציע לאדוני, מכיוון שאני חושב שחלק תומכים בדברים שאתה אומר, אבל מדובר בשינוי משמעותי שאתה מציע, נראה לי נכון לדון בו בנפרד ולא במסגרת הסיטואציה הנוכחית, אבל זכותך להגיש הסתייגות.

יש פה הצעת חוק של יאיר לפיד ועידן רול, ולפני זה היה של גרמן ושל מיקי לוי, אנחנו חתומים על הצעות החוק האלה, אפשר למצוא אותם. אם אדוני יחליט שבאמת הוועדה הזאת, ואתה במקרה גם חבר קואליציה, שאתה רוצה לקדם את ההצעה הזאת, אני אומר לך שיש פה חוקים הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מורכבים שעברו תוך שבוע, לא רק אלה שבג"ץ פסל בגלל שלקח להם זמן וביום אחד העבירו. אני חושב שאנחנו הוועדה הזאת בזמן הזה, נכון שתקבל את ההחלטה גם אם היא יותר מורכבת, כבר התמודדנו פה עם דברים הרבה יותר מורכבים. אני רוצה להגיד לך, ראש ממשלה חליפי, המצאנו פטנט כזה, זה עבר, אז בטח אפשר לעשות גם הצעת חוק כזאת.

רק הייתי מציע גילוי נאות לצופים בערוץ הכנסת על דבר הפנסיה של אדוני לפני שהגעת לכנסת. אז אני מציע ורוצה להגיד פה, לי, לא לאדוני, יש פנסיה מהצבא, אני גאה בה.

תקציבית. ב-30 שנה שההוא שיושב שם, הוא והמשפחה שלו לא יודע איפה היו, אשתי הייתה לבד בבית עם חמישה ילדים, ואני שכבתי במארבים והייתי בביירות

- - והייתי בתוך לבנון כמו הרבה מאוד לוחמים

- - - לעם ישראל לא פחות ממך.

אני גאה בפנסיה - - עדיין לא - - - - - התקציבית, וכל סוג שהוא שמדינת ישראל נותנת למי שבאמת משרת אותה, ולא עושה סיבוב על הכאילו משרת אותה בבית הזה, והוא דואג לעצמו או לקליקות שלו.

אנשי הקבע במדינת ישראל ראויים לכל שקל שהמדינה השקיעה בהם, במיוחד שאנחנו יודעים איפה הייתה האלטרנטיבה, לאן היא הייתה הולכת. אני גאה בזה, חבר הכנסת ארבל, ואני מודה לך שהעלית את הנקודה הזאת. בדרך כלל זה התפקיד של סמוטריץ', אבל הוא לא פה היום.

בואו נחזור בבקשה לדיון, ולא בנושא של פנסיות תקציביות.

אלעזר, אתה דיברת על כך - - - רק שנייה. דקה, יש פה אישה אחת בוועדה.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, הכול טוב ויפה, אבל מי שמתעסק בפופוליזם זה אתה. בוא נגיד עכשיו שאנחנו מקבלים החלטה שאנחנו חברי כנסת, שהרבה מאיתנו - - - טלי, בואו נחזור לנושא של הדיון. בואו נחזור לדיון,

טלי, אל תתחילי איתי ככה. שנייה. התיישבת שם בשביל לעשות את

אני ויתרתי לך על המקום.

אדוני, כולנו רוצים תודה לך על המקום.

לא נראה לי שנפתח את הדיון הזה עכשיו. זה ברור, לא על זה.

גם ועדת שרים לחקיקה לא קמה, אז מה?

אז אנחנו צריכים לעצור את זה. חברים, בואו נמשיך. אז מה זה פופוליזם?

פשוט אנחנו פה - - - אני מזכיר לך שכמה חוקים כן עברו גם בכנסת הזאת. כן, אבל אף אחד

אני חושב שמדינת ישראל נמצאת במצב מאוד מאוד קשה, יותר ממיליון מובטלים, עשרות עסקים קטנים נסגרים בתקופה הזאת. דיברת על כל התקופה הזאת, ואמרת כמה אפשרות יש בשביל להוריד את השכר, אני אומר לך שיש הרבה אפשרות אפילו בלי חקיקה. אנחנו בסיעת ישראל ביתנו החלטנו כהחלטה, כל הסיעה הלכה ביחד, ויתרה על תוספת שכר. בעצם יש 22 חברי כנסת שוויתרו. אתה לא יכול לוותר עת השכר, אתה יכול לקבל אותו ולתרום אותו.

לא, ויתרנו על התוספת. על תוספת אפשר לוותר.

התוספת אפשר. ויתרנו על תוספת השכר, ויכולנו לוותר על תוספת שכר. אני לא מדבר על התוספת. על התוספת אפשר. על התוספת. ויתרנו על תוספת השכר כסיעה. על תוספת,

וההחלטה שלנו גם על תוספת השר ויתרנו, על 1,250, זה מופיע אצלנו כסיעה. ככה בעקיפין תרמתם גם לישיבות. ואני אומר

שגם ההחלטה שלנו לשנת 2021 היא לוותר על תוספת שכר כסיעה. ואני חושב שככנסת, כחברי כנסת יכולנו לעשות את זה, גם לוותר בלי חוק. אבל אם יש חוק, אנחנו נתמוך בחוק הזה ונקדם את החוק הזה. ואני בתפיסה שאנחנו כחברי כנסת לא צריכים לשחק בנושא הזה כנושא פוליטי. אני תומך בזה

ולכן הוויתור בחקיקה הוא ויתור חשוב, כי אם לא נבטל את התוספת היא תמשיך להצטבר לך גם לעתיד. אבל תודה רבה על הדברים. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. סליחה, שלמה, רק שנייה,

החקיקה הזאת היא ל-2021, נכון?

אם היא עוברת מהר, מה הבעיה להחיל אותה על החודש האחרון של 2020? שתיכנס לפעולה מייד ברגע שהחקיקה מתקבלת. התוספת תמיד מתקיימת ב-1 בינואר. אבל להגדיל את זה, להגיד: משהחקיקה מתקבלת, את השארית, שזה קצת, של 2020 להחיל בפנים, ואת 2021. להחיל את זה עד דצמבר. זה מה שאני שואל. תקבלו החלטה, אפשר לעשות הכול. לוותר על ה-1,250 - - - סתם מטעמי דוגמה אישית. זה יותר מסורבל, אבל מטעמי דוגמה אישית זה יותר בסדר.

בבקשה, חבר הכנסת קרעי. אדוני יושב-הראש, בעיני הצעת החוק הזאת ומה שאתה עושה כאן זה מחטף ציבורי שבא להציל יועצים משפטיים, גמלאים בפנסיות תקציביות, בכירים ותיקים במגזר הציבורי, בכירים במערכת הביטחון, ואתה זורה חול כאן בעיני הציבור ואומר: כולם נפתרים יחד איתנו בוועדת הכספים. אז זה שקר מוחלט. מה שבוועדת הכספים עובר, אם יעבור, זה שרים,

ואלה שצמודים לשכר שר. כל אלו שזרועם הארוכה היא ההסתדרות וניסנקורן, שזה הזרוע בהמשך, ואתה כאן כנראה דואג לאותם אלה, קרוב ל-1,000 נושאי משרה במגזר הציבורי, שזה אני לא יודע, קרוב לחצי מיליארד או יותר מזה, של משכורות שימשיכו.

דיבר חבר הכנסת אלעזר שטרן על הפנסיה התקציבית שלו, שלמרות שהיא צמודה לשכר הממוצע במשק, צפויה לעלות ב-15% בינואר. זה לא נכון. זה נכון, היא צמודה. אז אולי לא אתם, יש גמלאים בפנסיות תקציביות - - היום זה לא נכון. - - לפי נתוני הממונה על השכר - - אותנו ניתקו מזה. - - לפי הממונה על התקציבים יש מאות גמלאים בפנסיות תקציביות שצמודים לשכר הממוצע במשק, ושם תהיה עלייה, ושם כל הפלסטרים האלה שאנחנו עושים כאן - - - רגע,

אתה ד"ר, תביא נתונים מדויקים בבקשה. אז קיבלתי נתונים, יש לי נתונים מדויקים, זה גם פורסם היום. אני אשמח לראות את זה. אתן לך מסמך מייד.

קרוב ל-15%, תלוי באחוז האבטלה. ככל שיש יותר מובטלים במשק - - - אבל זה לא עלינו. עוד פעם, יש מאות גמלאים בפנסיות תקציביות, לפי נתוני הממונה על התקציבים, שהעלאת השכר תחול לגביהם גם עם המהלכים שאתה עושה כאן ומה שגפני יעשה בוועדת הכספים, וזאת שערורייה. במקום לטפל באופן יסודי מהשורש, כמו שחתמת על הצעת החוק, וכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית חתמו על הצעת חוק שלא רק תקפיא, אלא תכניס את המובטלים לתוך החישוב הזה, בעצם תשקף את המצב הכלכלי האמיתי במשק. במקום לקדם את הצעת החוק הזאת אתם עושים סיבוב, משאירים מאות ואולי למעלה מ-1,000 בכירים במגזר הציבורי שעדיין תוספת השכר שלהם תחול, וזה פשוט פלסטר על פלסטר. פלסטר בוועדת הכנסת, פלסטר אצל גפני, פלסטר נוסף אולי של שר האוצר שיבוא ויעשה עוד קיצוץ אחר כך. הכול בצורה פרוביזורית שלא עושה את מה שבאמת צריך לעשות כאן, להכניס אחת ולתמיד את מצב המשק האמיתי לשקיפות הזאת של עדכון השכר לכל בכירי המגזר הציבורי. אני כמובן אצביע בעד הצעת החוק. אנחנו בעד. אני מניח שהליכוד, אם ההצעה בסוף תעלה ולא יתקעו גם אותה בוועדת שרים, שזה משהו שלא ברור שלא יקרה, כמו שתוקעים את שאר ההצעות בוועדת שרים אנחנו נצביע בעד. אבל אני אומר לך שההצעה הזאת היא פלסטר, היא זריית חול בעיני הציבור, והיא משאירה עוד מאות ואולי למעלה מ-1,000 בכירים במגזר הציבורי, כולל התיקון שגפני יעשה, עדיין מחוץ לתיקון הזה. זאת רק הקפאה,

וזה לא עדכון שכר כלפי מטה כמו שצריך להיות בתקופה כזו כשכל המשק הוא עם השכר שלו כלפי מטה.

אז בוא ניקח את כל ההצעות שלנו ונעשה מהן הצעה אחת רצינית שחוסכת. יש הצעה רצינית. לא, היא לא חוסכת 14 מיליארד שקל. ראיתי את ההצעות האלה, הן גם כן סוג של פלסטר, הרבה יותר טוב, מקובל, אבל הן עדיין לא מטפלות, לא בסוגיית הפנסיה התקציבית ולא באלה שמקבלים גם פנסיה וגם משכורת כמוני, וכו' וכו', ולא בוועדי העובדים, ולא בכל השופטים, ולא ברשויות המקומיות. תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. בוקר טוב, כבוד היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, תראו, זה נושא רגיש, אנחנו מדברים על שכר שלנו, של חברי הכנסת, ולכן כאשר עולה נושא כזה בוודאי שיש ממד פופוליסטי. כאשר היה חוק בכנסת העשרים, פעם ראשונה שהיה חוק שחבר כנסת יכול לוותר על התוספת, כי לפני זה לא היה - - על תוספת השכר,

- - אמרתי שאנחנו נגד החוק הזה, כי מצידי אם הכסף הזה חוזר לאוצר אני לא יודע מה הוא יעשה בכסף הזה. חמד עמאר אמר עסקים קטנים, הלוואי שהכסף הזה ילך ליעדים שאנחנו רוצים. לפחות כשאני מקבל את התוספת הזו ואני תורם אותה למקום מסוים, לבית חולים מסוים, לעמותה מסוימת, לעמותה בנגב שעוסקת בתכנון הכפרים הלא מוכרים, אז אני יודע לאן הכסף הזה הולך. תראו, שאלו אותך כמה החוק הזה יחסוך, אז אפשר לעשות את זה בקלות, לא צריך להיות גאון דור. 120 חברי כנסת - - - 90. אז פחות אם כבר, 90. פחות אם כבר.

כל השרים וסגני שרים. אבל זה גם משפיע על הפנסיונרים בכנסת, על הפנסיה התקציבית שלהם. החוק הזה משפיע עליהם. משפיע עליהם?

90 חברי כנסת כפול התוספת, 6,000 ברוטו, איך שאמר אלעזר, 3,000 ממילא נשארים. 8 מיליון בשנה. 8 מיליון שקל בשנה. אני לא מקל ראש בשום שקל, לא ב-8 ולא במיליון ולא ב-10. אבל אני אומר שאם היינו עושים סדר בכל הקבוצות - - - בכל המגזר הציבורי. בכל המגזר הציבורי, בכל המגזר הפרטי פעם עשינו חוק, במגזר הפרטי יש כאלה שמקבלים מיליונים בחודש. למה אלה לא צריכים - - - לא, זה פרטי. אז מה אם זה פרטי? אנחנו כמחוקקים,

עשינו חוק בזמנו,

שהגביל - - בינתיים תאשר את זה, ומקובל. - - את השכר שלהם, שהוא פי כמה מהשכר הממוצע. אפשר לעשות את זה גם לגבי בכירים במשק. למה אלה שמקבלים מיליון שקל או 2 מיליון שקל בחודש ממשיכים לקבל גם תוספות,

גם את כל הדברים האלה, וזה בסדר, וכשזה בא לחברי כנסת,

התוספת הזאת מנקרת עיניים וכולם מדברים על זה.

זה מנקר עיניים. בסיכומו של דבר, אני אומר את העמדה של הרשימה המשותפת, היינו חושבים שהדרך הראויה היא שכל חבר כנסת,

תתחייב שאת התוספת הזאת היא תקבל ותתרום לעמותות מסוימות, לעמותות שמסייעות לנזקקים, לחולים. רצינו לתרום את זה לעמותות בנגב שמטפלות בתכנון בכפרים הלא מוכרים.

דרך אגב, דרך שאתה גם תורם וגם מחזק את מעמדך הפוליטי. נכון, אז מה רע בזה? דבר שני, תתחיל כמוני מעמותות שלא מקבלים בהן משכורות. שאני אשאיר את זה לאוצר, ושמצידי ילך אני יודע לאיפה הוא יתרום את זה. תתרום לעמותות שאף אחד לא מקבל בהן משכורת.

ילך למשרד הביטחון, אני לא רוצה את זה. העמדה הפוליטית שלי נגד זה. אבל בכל זאת, אם אתם חושבים שהחוק הזה צריך לעבור אנחנו נצביע בעד. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת עמית הלוי. אוסאמה, בלי משרד הביטחון אתה היית היום אולי פליט בטורקיה שארדואן - - - עזוב,

מסוריה היו זורקים אותך לטורקיה בלי משרד הביטחון. ממליץ לך בחום לתרום למשרד הביטחון. עם שלום הייתי גם נשאר כאן ובלי הרוגים ובלי פצועים מאף צד.

אל תלך לזה. בואו נדון עכשיו בשכר חברי הכנסת, חברים. - - - התנגדות של חבר פרלמנט - - - תעשה שלום ואז לא צריך את כל התקציב הזה של משרד הביטחון. חבר הכנסת הלוי, בוא נדון בהצעת החוק. כל אחד ועמדתו הפוליטית. אנחנו יודעים שאנחנו לא מסכימים על הכול. לא כל יום חבר כנסת אומר שהוא מוכן לקחת מאוצר המדינה אבל לא מוכן לתת לאוצר המדינה. זה דבר שאתה צריך בכל זאת - - - מה שמפריע לו, החלוקה של אוצר המדינה לא - - - החלוקה. הרי אתם רציתם - - - יש הרבה נושאים שבכלל לא נותנים להם.

גם לנו מפריעים הרבה דברים, לכולם מפריע,

- - - חברים, אבל תגידו לי, מתי עמדה של אדם מפריעה לכם? זו עמדתו. אנחנו מחזקים את דעתו. גם בנושא ביטחוני שלו יש דברים כל אחד מאיתנו יש לו - - - . גם עמית - - - בדברים מסוימים, כולם.

לגופו של עניין, אני חושב שחשוב מאוד למסגר את הדיון הזה שאנחנו נמצאים בו, שנקרא לזה אולי לא פלסטר, חבר הכנסת קרעי, אלא מין פתח כחודה של מחט. אבל ברור לגמרי שהדיון כאן, כמו שאמר חבר הכנסת סעדי שעשה את החשבון, ה-8 מיליון, זה רק בגודל של מחט, והדיון העיקרי הוא שאנחנו חייבים למנף את הדיון הזה כאן, אדוני היושב-ראש, לא לאותם 8 מיליון. אני גם כמו חברי כנסת אחרים כשנכנסתי לכנסת ויתרתי על התוספת הזאת, עיקרה הייתה כקריאה לדוגמה, וזה כל העניין כאן, זאת דוגמה לזה שבסיטואציה שאנחנו נמצאים בה אנשי ציבור צריכים להיות הראשונים שנושאים בעול. אני חושב שאם נחלק את עובדי המגזר הציבורי אנחנו יודעים שיש כאלו שקיבלו מגן זהב, כלומר אפילו לא יצאו לחל"ת, זה נוגע לעובדי המדינה. יש כאלו כמו שכירים שקיבלו מגן כסף, נקרא לו, קיבלו מהמדינה גיבוי של חל"ת. יש כאלו, בעיקר העצמאים במדינת ישראל, שקיבלו מגנים מסוימים אבל עם הרבה מאוד ביורוקרטיה. ולכן אני חושב שהקריאה שצריכה לצאת מכאן, אמרת, יושב-ראש הוועדה, שהיכולת שלך היא לדון רק בשכר חברי הכנסת. של הוועדה הזאת.

חייב להיות ברור שאנחנו דנים ויוצאים מכאן עם הסכמה, אבל עם קריאה לכל הנושאים של פנסיות תקציביות, של הבכירים במגזר הציבורי, לא רק אלו של ועדת הכספים,

לעלות למליאה ביד אחת. הדירקטוריון שלנו אלו האזרחים, של כל עובדי הציבור, זה לא משנה אם אתה שופט, בעיקר הבכירים שמקבלים משכורות עתק, עוד לפני מה שעוזי אמר כאן, אלו שמקבלים משכורת ופנסיה, ולכן אני חושב שהדיון הזה חייב להיות מראש ממוסגר רק כפתחה של מחט. אבל הפתח הגדול שבאמת יחסוך מיליארדים,

זה החוק שכולנו צריכים להתגייס אליו ולעשות מאמץ, זאת לא אמירה מהשפה ולחוץ, זה צריך להיות חלק מסטנדרט בשירות ציבורי. אני הזדעזעתי, בזה אסיים, מכך שהיו אנשים בכירים בהסתדרות שאמרו שאם יקוצץ השכר לעובדי המדינה הם ישביתו את המשק. זאת בעיני אמירה שלא יכולה להיאמר בכלל, היא מחוץ לכל סטנדרט מוסרי, כשכולם, כשהציבור נושא בעול כל כך כבד. במגזר הציבורי יש גם גב' שמרוויחה 5,000 שקל, פקידה בעירייה. הוא דיבר על הבכירים. אנחנו מדברים רק על הבכירים בשירות המדינה, אלה שמרוויחים מעל 15,000, מעל 20,000 - - אנחנו מדברים רק על פי שלושה מהשכר הממוצע.

אנחנו מתחילים מפי שלושה מהשכר הממוצע.

אלו אנשים שלא מפטרים אותם, יש להם יציבות כלכלית, יש להם יציבות תעסוקתית, ואנחנו אומרים שבעת הזאת עד שהמשק יחזור לעצמו בשנה-שנתיים הקרובות יישאו בעול. מה שאנחנו עושים כאן זה רק,

זאת צריכה להיות דוגמה, וכולנו צריכים להתעקש על השינוי הגדול. תודה רבה. חברת הכנסת פלוסקוב, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה פשוט להבהיר כמה דברים כי קודם התייחסתי למה שאמר אלעזר שטרן. נכון להיום באמת כל חבר כנסת בוחר לעצמו מה הוא עושה עם התוספת. יש כאלה שוויתרו, יש כאלה שתורמים, יש כאלה שלא עשו שום דבר. אגב, רק סיפור קצר, אפילו שר האוצר ישראל כץ התקשר אלי ואמר לי שהוא רוצה לתרום סכום מכובד לעמותת ניצולי שואה, וביקש ממני המלצה למי לתרום, וזה באמת חימם את הלב. ואני מבינה שיש עוד הרבה אנשים כאלה, כולל אני. אני גם תורמת לעמותת ניצולי שואה חוץ משוויתרתי על השכר. אבל אני רוצה פשוט להבהיר, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אם לא הובנתי נכון. הכוונה שלי היום, אמרת שתתנגדו לחוק הזה כי הוא מסיבות כאלה - - - לא אמרתי שנתנגד. ככה הבנתי. לא, הוא יתמוך בהצעת החוק, הוא יגיש הסתייגות. הבנתי. אז מה שאמרתי זה דבר כזה, בנקודת הזמן הזו שאנחנו נמצאים בה כשוועדה ציבורית לא קיימת, זאת אומרת שאין מי שיחליט במקומנו, אני רוצה באמת לברך את היושב-ראש על כך שהוא קיבל החלטה להביא לכאן. אמרתי שנתמוך בזה. אז סליחה, טוב שהבהרנו. לא הובנתי נכון. אמרתי את זה. בסדר גמור. לכן אני חושבת שהצעד נכון וצריך לתמוך בהצעת החוק הזו. ולהבא, באמת כמו שאמרו פה כמה חברי כנסת, באמת צריך לעשות סדר רציני בכל הנושא של הקצבאות. לא יכול להיות שהמשכורות מוצמדות לשכר הממוצע במשק והקצבאות של הקשישים צמודות למדד. יש לנו הרבה שם לתקן. צריך באמת לעשות משהו שוויוני, שהוא גם,

שנרגיש טוב עם זה. אני לא מרגישה היום טוב עם זה שהשכר שלי צמוד לשכר הממוצע, ואני מבינה שיש עוד הרבה כמוני. אז כרגע בוודאי ובוודאי שנתמוך בהצעת החוק הזו, נעצור את ההעלאה של שנת 2020 ו-2021, ובמקביל ואני פה פונה לכל חברי הכנסת,

שמעתי שכולם מסכימים על כך, ובמקביל נעשה צעדים עד שוועדה ציבורית תתחיל לעבוד, נעשה משהו שבעצם כן בסמכותנו כדי לעשות סדר בנושא.

תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש חבר הכנסת איתן גינזבורג, אני שמח על השינוי בעמדתך ובעמדת מפלגתך בנוגע להעלאת שכר הבכירים. כמו שחברי אלעזר שטרן ציין, אנחנו ביש עתיד מעלים כבר מהכנסת העשרים הצעת חוק שקובעת ששכר חברי הכנסת לא ייקבע על ידי חברי הכנסת, אלא ייקבע על ידי ועדה ציבורית. הליכוד הפיל את הצעת החוק שלנו בכנסת העשרים, וגם בכנסת העשרים-ושלוש, בכנסת הזו הצעת חוק דומה עלתה והופלה על ידי חברי הליכוד וכחול לבן.

אדוני יושב-הראש, נפגשתי בדרום תל אביב עם 70 חניכים ממכינת העמק, והשאלה הראשונה שהם שאלו אותי, לבושתי אחרי שסיפרתי על קורות חיי ועל מה שאני עושה בכנסת, על כל הנושאים, על הצעירים והקהילה הגאה וזכויות נשים, שאלה ראשונה שהייתה להם, לבושתי הרבה, היא איך זה יכול להיות שחלק מההורים שלהם באבטלה ויושבים בבית ויש מיליון מובטלים, וחברי הכנסת מקבלים תוספת של כמעט 7,000 שקל לשכר שהוא ממילא מנופח מדיי.

חברת הכנסת טלי פלוסקוב, שזה עושה לה תחושות לא טובות שבעוד שקצבאות הנכים והקשישים מוצמדים למדד, שכמעט שלא עולה אף פעם, השכר שלנו עולה ועולה ועולה, שבעיני זו חרפה. וזה לא עניין של תחושות, כמו שחברת הכנסת פלוסקוב אמרה, ובצדק, זה עניין של אמות מוסר, של אמות מידה, של אחריות ציבורית. שהרי לא ייתכן שכשיש מיליון מובטלים, כשחברים שלי יושבים בבית והם רק סנטימטר מעל פני המים, לא מצליחים לשרוד את התקופה הזאת, אנחנו נזכה לעוד תוספת של אלפי שקלים. זאת חרפה גדולה.

אדוני יושב-הראש, אני שמח על סיבוב פרסה שגם כחול לבן עשתה וגם, אני רוצה לקוות שהליכוד עשו בעניין הזה, ושסוף סוף נקבע שלכל הפחות לא נרוויח יותר. והשלב הבא יהיה באמת בהתאם להצעה של יש עתיד, להעביר את זה לוועדה חיצונית, למועצה ציבורית, שהיא זו שתקבע את שכר חברי הכנסת. מדובר בכספי ציבור וראוי שננהג בהם באחריות, במשורה, ולפי אמות מידה שמחייבות אותנו כנבחרי ציבור, כנבחרי עם ישראל.

תודה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אין ספק שהעלייה הזאת שאמורה להיות ב-2021 היא לא ראויה,

זה לא פייר. מצד שני, אני מצטערת, חברי כנסת עובדים וצריכים להרוויח משכורת. כן צריך לעשות סדר בנושא, כן צריך לעשות סדר בכל המגזר הציבורי, וכמובן בתפקידים הבכירים. ברור שעם השנים קרה משהו לא טוב שלא משקף את המצב האמיתי במשק ובכלכלת ישראל. החוק הזה הוא טוב אבל לא מספיק. ברור שנוותר, גם ויתרנו ב-2020, יושב פה חשב הכנסת והוא יכול להעיד על זה, ויתרנו גם ב-2020 מיוזמתנו. אבל הגענו למצב שצריך לחוקק חוק, נחוקק את החוק הזה. אבל אני כבר מודיעה שישראל ביתנו תגיש הסתייגויות, איתן, שהחוק הזה יחול גם על שופטים, גם על רבנים, גם על דיינים, גם לכל הבכירים, כן.

זה חל, יוליה.

אי-אפשר, זה לא עובד.

ושנעצור את השערורייה הזאת. וכמובן שצריך - - - אבל את הרבנים מחריגים.

כשהם מוותרים על השכר הם בעקיפין תורמים גם לישיבות ולרבנים. בואו לא נפריע לחברת הכנסת מלינובסקי.

אבל זו פעם ראשונה ששמעתי אותך והסכמתי, ואתה מקלקל את כל החוויה, אז תסתום. זה היה לפני שעכשיו דיברת.

זה רק למלכיאלי. זה בגלל שאת לא שמה לב לנימה הסרקסטית שם. ברור שצריך לעצור את ההעלאה הזאת. אפשר לבקש הפסקה? ליהנות מהרגע.

10%. אפילו שאלתי את יושב-ראש הוועדה מה קורה עם הקיצור, הוא אמר שהחוק הזה לא הגיע לכנסת. הייתי בטוחה שאפילו בחודש הקודם אני כבר אראה את הקיצור הזה. אבל, איתן, אנחנו נגיש הסתייגות סיעתית שהחוק הזה יחול, שהעלייה הזאת לא תהיה על כל המגזר הציבורי,

אם אי-אפשר אבל אתה מאוד מאוד רוצה אז אפשר.

הוא סגר את זה עם ועדת הכספים, אבל חוץ מהרבנים.

אסביר שוב,

הסיבה שאנחנו מעלים חוק מטעם הוועדה היא כי יש לנו סמכות לדון אך ורק בתנאי חברי הכנסת, כי זאת הסמכות של ועדת הכנסת. מי שיש לו סמכות להחיל את זה על כל נושאי המשרה האחרים: נשיא המדינה,

שופטים, דיינים,

זאת ועדת הכספים. יושב-ראש ועדת הכספים פגש אותי פה מחוץ לחדר ואמר לי שהוא מתכוון להעלות את זה במקביל להצעה הזאת. יופי, אז אדייק. אם זה המצב זה מקובל. אם פתאום נראה שהחוק הזה מתקדם ושם זה תקוע - - - זה יהיה במקביל, אפילו - - - זה צריך להיות במקביל, כי זה מצב בלתי נסבל.

יתרה מזאת, אני חושבת שאתם כחברי קואליציה, ויושבים פה חברי קואליציה רבים, חייבים לפנות לשרים הרלוונטיים ולשאול מה קורה עם הצעת החוק הממשלתית שגם מדברת על כל הנושא הזה וגם מדברת על קיצוץ של 10%, כי איכשהו כולנו הסכמנו וזה באמת היה בקונצנזוס וזה נתקע. ואפילו אני מרגישה באופן אישי עם זה, אה, לא נעים. ממש אמיתי לא נעים. אז נתמוך, אבל בתנאי ששם תהיה התקדמות במקביל. זה יהיה. נעביר את זה בקריאה ראשונה, ואחרי שזה יעבור בקריאה ראשונה זה יעלה לוועדת הכספים, שם זה בהחלטה, ואז נמשיך עם החוק שלנו. שני חוקים ביחד. הם לא חוק, הם רק החלטה.

אתה יודע שזה לא חל על עוד מאות בכירים במגזר הציבורי.

תגיד את זה, זה לא חל מאות בכירים, רמטכ"ל, בכירים בפנסיות התקציביות. אני חושב שעל מה שאתה אומר אני לא צריך לחזור. מה שאמרת אמרת. לא, כי מקודם אמרת שזה יחול על כולם בסוף.

לא רמטכ"ל,

אתם - - - אמרתי שזה יחול על נושאי משרה, ואת נושאי המשרה מניתי: נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים, שופטים, דיינים,

שופטים בבית דין לענייני עבודה. ראשי רשויות.

כי זה נגזר משרים, ועל כל מי שנגזר משר זה יחול. ולא על עוד מאות בכירים אחרים שלא. זה יחול על כל מי שנגזר מנושאי המשרה שציינתי, כמו שזה יחול על חברי כנסת בפנסיה שמקבלים פנסיה תקציבית, והם לא יקבלו את התוספת הזאת בפנסיה התקציבית הזאת. ואת זה לא אמרת.

אבל יש מאות גמלאים אחרים בפנסיה תקציבית שזה לא יחול עליהם,

ויועצים משפטיים ופקידים בכירים ותיקים.

בבקשה, חבר הכנסת כהנא. אני אתמוך בכל הצעה שתעצור את העלאת שכר חברי הכנסת בעת הזו, זה טרלול מוחלט עכשיו שהשכר שלנו יעלה. צר לי שבגלל מריבות בין כחול לבן לליכוד החוקים האלה נתקעים כל הזמן. שוב אנחנו רואים את אוזלת ידה של הממשלה לטפל בדברים החשובים.

ואתה רואה שלמרות המריבות שנמצאות בממשלה הכנסת יכולה להתאחד סביב הצעת חוק נכונה. איתן, אפשר משפט אחד? תראו, אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר, אני אומר את זה בהמשך לדברים של חברי קרעי, מלבטל כל כך מהר את כל אלה שהיו לפנינו, אפילו בהיבט של קצת דרך ארץ.

אנחנו יושבים פה הרבה מאוד בזכותם, המדינה הזאת בזכותם, המערכות שלה פועלות בזכותם. מותר למתוח ביקורת, אבל לעשות כאילו הם היו כולם רודפי בצע, אני מציע - - - לא יודע איך הבנת ככה ממני, חבר הכנסת שטרן, ממש לא. אבל לא לייצר להם עלייה של 15% כשהמשק במצב קשה,

הפנסיה התקציבית זה מה - - - חברים, חברי הכנסת, שלמה קרעי, תודה. נבקש מחיים אבידור חשב הכנסת להתייחס לדברים. תראו, אין לי מה להתייחס, היוזמה היא שלכם, אני לא יכול להביע דעה. אני יכול להגיד לכם שהמספרים שמסתובבים הם מספרים שמבוססים על הערכות. נדע בדיוק את הסכום המדויק רק בינואר 2021, היות שהביטוח הלאומי מפרסם את השכר הממוצע במשק בינואר 2021. השכר הממוצע יהיה סך הכול השכר הגבוה של בעלי השכר שעדיין עובדים מחולק בכמות העובדים שעדיין נשארו במשק, וזה יגרום לכך שתהיה עלייה יותר גבוהה מהעלייה שהייתה עד עכשיו. אבל אני לא יכול להגיד כמה, ואני אדע רק בינואר. אתם מוותרים על משהו שהוא נעלם בשלב זה. נתייחס לנושא הזה בינואר. וכמובן שהמנגנון שנקבע כשמתייחסים גם בשנת 2022 לשכר שקיים היום, קרי השכר הממוצע שפורסם בינואר 2020, יגרום לכך שאם השכר הממוצע במשק ירד ב-2022 יחסית ל-2021 אז זה לא יחול עליכם, אלא כי נתייחס לשכר שהיה בשנת 2019. אה, זה גם עוד אבסורד שלא הדגשנו. תודה שהזכרת את זה, החשב. 2020 או 2019? 2019 שפורסם בתחילת 2020. אבל זה כן יחול עליהם, כי כשאתה לוקח את השנתיים אז השכר הממוצע ב-2021, על ירידה שלו - - - איתן, אתה מבין מה שהצעת החוק שלך עושה.

זהו, אין לי מה להוסיף. איתן, אתה חייב להדגיש את מה שהוא אמר. שנייה. אתה אומר שאת העלייה של ה-15% נקבל עוד שנה. חבר הכנסת קרעי, אתה גם מבקש ואתה גם חוטף.

טל שחם, רפרנט שכר במשרד האוצר. שלום לכולם, בוקר טוב, קודם כול אתייחס לעלויות, ברשותכם. מבחינת העלויות החישוב שלנו במשרד האוצר הוא ללא חברי הכנסת הגמלאים, כי אין לנו נתונים לגביהם, אז נתייחס רק לחברי הכנסת הפעילים. איך אין לכם נתונים? מי משלם להם את זה?

בבקשה. זה לא מינהל הגמלאות, ולכן אין לנו את הנתונים האלה. אז אנחנו גם, כמו שחשב הכנסת אמר, אנחנו לא יודעים כמה יעלה השכר, אנחנו צופים שהוא יעלה בין 10% ל-13%. אם ניקח את החישוב של שכר ממוצע שיעלה ב-10% אז רק על חברי הכנסת,

הצעת החוק דנה רק בחברי כנסת ללא שרים וללא סגני שרים. אנחנו מדברים על עלות של בערך 6 מיליון שקלים בשנה. זה לא חיסכון, זאת מניעה של העלות שתהיה בשנת 2021 על סמך השכר הממוצע. בנוגע להצעת החוק, אנחנו כמובן ממליצים להתקדם עם הצעת החוק הממשלתית, היא כוללת בתוכה גם את ההקפאה של שכר חברי הכנסת, והיא גם כוללת בתוכה הרבה סעיפים אחרים בנוגע לעליית השכר הממוצע. שרים שהם גם חברי כנסת, מה זה עושה? גם אנחנו היינו שמחים אם הצעת החוק הממשלתית הייתה מתקדמת, אך לצערי זה לא מתקדם. במשך חודשיים זה מונח על שולחן הממשלה, זה לא הגיע לשולחן הכנסת, ומכיוון שזה לא הגיע לשולחן הכנסת אנחנו יזמנו את ההצעה הזאת. אם הממשלה תוכל להביא אי אלו דברים לדיון היינו דנים בהם, אבל מכיוון שלא עשיתם את זה, לקחנו יוזמה ועשינו את זה בעצמנו. אנחנו נעשה את זה וועדת הכספים תעשה את זה, והכנסת תקבע את זה בלי התערבות הממשלה. תודה רבה, אדוני. איתן, סליחה, שרים שהם גם חברי כנסת? אז הם מקבלים לפי שרים.

אז ההחלטה הזאת לא נוגעת אליהם.

הם לא בתוך ההצעה הנוכחית. הם לא בתוך ההוצאה של ה-6 מיליון. במשרד האוצר חישבו שזה רק 90 חברי כנסת בערך? כן, הוא אמר 6 מיליון שקלים. 84. 84 חברי כנסת. הוא חישב את זה.

תודה רבה, טל. בואו נשמע את האנשים שרשומים. אז אנחנו מתעסקים בקקה.

בקקה ברמה - - - לינא סאלם, עורכת דין במחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, את רוצה להגיד משהו? יש לך מה להוסיף? אני רק יכולה להגיד שזה נכון, כפי שציין האוצר, לפי החלטת הממשלה 397 ב-21 לספטמבר, אכן נכון, טיוטת תזכיר החוק הופצה באוקטובר. ההצעה הספציפית הזאת היא פחות מכילה, גם לעניין זה שהיא לא מכילה הפחתה, והיא רק מכילה ביטול הצמדה. ואכן נכון, היא לא הונחה בפני הממשלה, אבל כפי שציינתי, הממשלה כבר קיבלה החלטה הרבה יותר רחבה בספטמבר. אין לי מה להוסיף מעבר לכך.

עורך דין הידי נגב מהתנועה לאיכות השלטון. אדוני היושב-ראש, אם אפשר להבהיר משהו. כן, בבקשה, לפני התנועה לאיכות השלטון.

אדוני היושב-ראש, אני ביקשתי גם ואתה מתעלם.

אבל הוא איש מקצוע. יש לי הערה מאוד חשובה לומר. נראה לי שדיברת פה לדעתי יותר מכל חבר כנסת אחר.

ואתה עדיין לא יכול לחטוף את המיקרופון כשאתה לא בזכות דיבור. לא, אבל אתה עושה כאן מחטף, לא אני. ביקשת זכות דיבור, אתה תקבל אותה בזמן שאני אקבע אותו. בבקשה, חיים. ככל שהשכר יעלה, נגיד ב-6,000 שקל, שאלו ההערכות שמסתובבות פה עכשיו, השכר הממוצע יעלה - - - לדעתי ב-10%, זה משהו כמו 6,000 שקל. 10% זה 5,000 שקל, 4,500. קראתי בעיתון 6,000, אבל תן לי איזה מס' שאתה רוצה, אני רוצה את זה רק לצורך הדוגמה. נגיד שיעלה ב-4,500, כמו שהוא אמר, אז זה לא יחול על שנת 2021. בשנת 2021 יכול להיות שהשכר ירד בחזרה לרמתו שהייתה קודם, אם כל המובטלים והחל"תים יחזרו בחזרה לשוק העבודה. זאת אומרת שזה יחזור לרמה ה-4,500 ירד בחזרה, ואז השכר ב-2022 יהיה כמו השכר של 2020. זה אומר שכל עלייה תקוזז. זאת אומרת שתחזרו בחזרה לשכר של 2021. מאה אחוז,

זה לא מה שאתה עושה בחוק זה,

אדוני יושב-הראש.

זה מה שקורה בחוק הזה. זה מה שהוא אומר עכשיו. הוא אומר לך כן, ואתה אומר לא על מה שהוא אומר לך כן? נו, באמת. עורך דין הידי נגב מהתנועה לאיכות השלטון.

תראה מה כתוב בחוק שלך - - - הבנתי, והרגע הסביר החשב מה הולך להיות.

אדוני יושב-הראש, תראה מה כתוב בחוק, "לצורך חישוב עדכון שכרם - - חבר הכנסת קרעי. - - של חברי הכנסת" בינואר 2022 - - חבר הכנסת קרעי,

- - "יובא בחשבון השכר הממוצע" של 2020, זאת אומרת עם עלייה של 10%-15%. חבר הכנסת קרעי, מכיוון שאיני זורה חול בעיניים ומסמא את עיני הציבור, אז אני מבקש ממך לא להפריע. מה שפורסם בינואר 2020. נכון, ינואר 2020, זה אומר השכר הממוצע

בבקשה, עורך דין נגב, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. התנועה לאיכות השלטון פועלת מזה שנים כבר להביא להפסקת ההצמדה של חברי הכנסת לשכר הממוצע במשק, לכן אני קודם כול רוצה לברך אותך,

כידוע, השנה העלייה במדד צפויה

בגלל אותם בעלי שכר מועט של עובדים שגם יצאו לחל"ת וגם פוטרו, חלק ניכר. ואני שמח על הדיון בוועדה, ואני שמח גם שיש הסכמה חוצת בתים ממש פה בוועדה לעניין העובדה שהצעת חוק שמקפיאה את השכר לשנת 2021 לא מספיקה, והיא באמת לא מספיקה. ולכן אנחנו מבקשים קודם כול לתקן. ואנחנו חושבים שראוי לתקן את הצעת החוק ככה שבעצם תופסק בכלל ההצמדה למדד הממוצע במשק, אותו מדד שמפורסם, כמו שאמר החשב, בינואר כל שנה. ככל שיוחלט שלא לבטל את אותה הצמדה אנחנו מבקשים להתנגד לסעיף 3 בהצעת החוק. אותו סעיף שהוא לא ברור, וגם אני מבקש שתעמדו עליו. סעיף 3 בוועדה קובע ש"יובא בחשבון השכר הממוצע האחרון שפורסם בשנת 2020, במקום השכר הממוצע האחרון שפורסם בשנת 2021". לגבי הסעיף הזה יש לנו בעיה, גם כי אנחנו לא יודעים כמה יעלה ב-2021, האם הוא באמת ירד אותו שכר ממוצע במשק, וגם אנחנו לא רוצים שייקחו בחשבון את אותה עלייה מטאורית של 14% במדד, אותה עלייה שהייתה בשנת 2020. ולכן, ככל שתחליטו שלא להפסיק עם הצמדת השכר הממוצע אנחנו מבקשים מכם לשנות את נוסח הסעיף, או לכל הפחות לקבוע פרשנות שאותו שכר של שנת 2019 הוא זה שיקבע. זאת אומרת, עלייה של פחות מ-3%, 3%. תודה רבה. לפני שנעבור ונסכם את הדיון, אם אפשר בבקשה רק להבהיר את נושא העלאת השכר או עדכון השכר בשנת 2022, שהדברים יהיו ברורים, הן החשב והן היועצת המשפטית. הביטוח הלאומי מפרסם את השכר הממוצע במשק פעם אחת בשנה, הוא מפרסם את זה בחודש ינואר. זאת אומרת שברגע שכתוב שהשכר האחרון שפורסם בשנת 2020, זאת אומרת השכר - - - זה אומר בינואר 2020. השכר שפורסם בינואר 2020. מינואר 2020 עד ינואר 2021 לא מפורסם שכר ממוצע על ידי הביטוח הלאומי. לכן כאשר מדברים על השכר האחרון שפורסם בשנת 2020 מתכוונים לשכר הממוצע של שנת 2019. ברור.

השכר שהיום מקבלים חברי הכנסת יהיה הבסיס של שנת 2022. כן. תודה רבה. יש את המילה "אחרון" והיא נורא מבלבלת, פשוט העירו לי מהאוצר, יכול להיות שאפשר גם לוותר עליה.

כמו שאמר החשב, אכן השכר הממוצע מתפרסם פעם בשנה, אלא אם יש תוספת יוקר. תוספת יוקר לא ניתנה כבר הרבה שנים, והיא לא צפויה השנה ולא צפויה בשנה הבאה, אבל אם היא ניתנת אז זה יכול גם להשתנות במהלך השנה, וזאת הסיבה שכתוב "האחרון",

רבותיי, אני חושב שזה הזמן שאפשר לעבור להצבעה. נעבור להצבעה. מי בעד הצעת חוק ביטול עדכון שכר חברי הכנסת בשנת 2021 - - - אפשר להגיש הסתייגות?

בשנייה ושלישית תגיש (הוראת שעה), התשפ"א 2020? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, פה אחד הצעת חוק

הצעת החוק אושרה והיא תועבר לדיון בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. אני מודה למשתתפים על הדיון הזה. ואני מברך את חברי הכנסת שהשתתפו ושתמכו בהצעת החוק הזאת. אני עובר לנושא הבא: קביעת ועדה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד 2014, פניית שר ההתיישבות. פנה אלינו שר ההתיישבות חבר הכנסת צחי הנגבי בבקשה לכנס דיון של ועדת הכנסת במטרה לקבוע איזו ועדה בכנסת תשמש כוועדה לעניין חוק שירות לאומי-אזרחי. כידוע, חוק השירות הלאומי-האזרחי עוסק במסלול השירות הלאומי והאזרחי המהווה בעצם חלופה למסלול הצבאי, והוא מיועד בעיקר לאוכלוסיית תלמידי הישיבות. בחוק בהגדרת ועדה כתוב שזאת ועדה מוועדות הכנסת, כפי שתקבע ועדת הכנסת. זה חוק שאמור לעבור?

החוק הזה כבר קיים. החוק מבקש שוועדת הכנסת תקבע איזו ועדה תדון בחוק הזה. תדון בחקיקת משנה.

כן, בגלל זה לא הבנתי. צריך להקים ועדה כדי שתדון בתקנות של החוק הזה.

לא צריך להקים ועדה, אחת מוועדות הכנסת יכולה לדון. לבחור איזו ועדה. רק שנייה, אני יודע.

ושר ההתיישבות מבקש שהוועדה תהיה ועדת העבודה, הרווחה - - - מי שר ההתיישבות? צחי הנגבי שר ההתיישבות.

שר ההתיישבות צחי הנגבי ביקש שהוועדה תהיה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, וזאת גם בקשתו של יושב-ראש הוועדה שביקש שזה יעבור אליו. בכנסת הקודמת - - בכנסת העשרים. - - בכנסת העשרים, מבחינתי היא הקודמת, אבל את צודקת, מי שקבע את הצעת החוק הזאת זו ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת העבודה והרווחה, בראשות יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון פנה אליי בבקשה שהוועדה שתדון בכך לא תהיה ועדת העבודה והרווחה, אלא ועדה משותפת של שתי הוועדות, ואין לו בעיה שיושב-ראש הוועדה יהיה יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. למי אין בעיה?

יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון ביקש שמכיוון שהחוק הזה הוכן בוועדה משותפת גם התקנות יהיו בוועדה משותפת, ואין לו שום בעיה שיושב-ראש הוועדה יהיה חיים כץ יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה.

בכנסת העשרים התקנות אושרו בוועדה משותפת. וחיים כץ התנגד לזה? חיים כץ ביקש להעביר את הדיון לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

בבקשה, ארבל. אני רק אומרת שזה חוק שנחקק בוועדה מיוחדת בשנת 2014. כשאומרים בחוק איזו ועדה תאשר את התקנות אי-אפשר להפנות לוועדה מיוחדת, אז אמרו ועדה שתקבע ועדת הכנסת. כמו שאמר יו"ר הוועדה, בכנסת העשרים הוועדה לאישור התקנות הייתה ועדה משותפת לוועדת העבודה והרווחה וועדת החוץ והביטחון, ואני מבינה שזה מה שמוצע גם כעת או שכך מבקש יו"ר ועדת החוץ והביטחון. יו"ר ועדת החוץ והביטחון ביקש לקיים ועדה משותפת של שתי הוועדות בראשותו של חיים כץ יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. אבל חיים כץ לא ביקש את זה.

הוא לא ביקש את זה, הוא לא ידע את זה. זאת בקשה שקיבלנו עכשיו מצבי האוזר. אפשר לבקש התייחסות של חיים כץ? כן, אני פה בשם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אבל הוא לא יודע לגבי הבקשה של האוזר. חיים כץ ישמח לכל ועדה בראשותו.

אני כרגע - - - אבל הוא לא יודע, חיים כץ לא מכיר את ההצעה של האוזר. אז למה אתה מעלה את זה כל עוד אין לנו התייחסות של יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה? אני מעלה את זה עכשיו מכיוון שזה הגיע עכשיו. אז אני מציעה לא להצביע. אז אני מציע לאור כך לא להצביע על זה עכשיו. אנחנו נקיים דיון עם יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה לראות אם זה מקובל עליו. עדיף דברים בהסכמה מאשר דברים כאלה.

אז נסיר את הנושא הזה מסדר-היום. 3. פניית יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33), התש"ף 2020 (מ/1363) גם הנושא הבא של פניית יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת נושא חדש בהצעת חוק הכניסה לישראל לא יידון היום.

כי היא ביקשה להיות נוכחת בדיון. לא, נו, מה, אתה לא אמיתי, איתן. מכיוון שהיא נמצאת כרגע בדיון אחר והיא לא יכולה להגיע היא ביקשה לדחות את הדיון.

איתן, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אנחנו

אתה קובע פה דיון לסדר-היום, תכבד את חברי הכנסת.

תכבד את הוועדה בראשותך. אנחנו נדחה את הדיון לישיבה הבאה. מה זה?

לא שמעתי מה הוא אמר. אתה לא יכול לעשות מאיתנו הצגות ומשחקים. אני לא עושה הצגות ומשחקים, זה מקובל. למה לא לדון בנושא החדש? תפסיק עם התעלולים

אל תרמו את חברי הכנסת, תפסיקו עם הרמאויות והנוכלות שלכם. הוועדה הזאת